אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. 6 ביולי 2020,

על סדר-היום: הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי

נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

אם יתאפשר,

הנוסח שמונח על שולחן הוועדה והופץ גם מבעוד מועד ביום חמישי, כולל בסימונים בצהוב, כפי שתראו - את החלטות

זה נוגד הסכמים בין-לאומיים. זה אשראי, ואפשר לתת אותו. כמו שתוכנית ההצלה לאל על לא תהיה תקפה ללופטהנזה. נכון, מדובר בחוק צרכני שחל, כפי שגם היושב-ראש אמר בדיונים הקודמים, על כל חברות התעופה שמפעילות

הנוסח יהיה: מיום תחילתו של חוק זה. נצביע על סעיף 1 להצעת החוק, כולל הפסקה. מי בעד סעיף 1, כולל הפסקה?

הצבעה בעד הסעיף 8 נגד 3 נמנעים אין סעיף 1 נתקבל. סעיף 1, כולל, התקבל.

אתה מוחק את מהות החוק. זה אופייה של הסתייגות.

מי נמנע? הצבעה בעד ההסתייגות 1 נגד 7 נמנעים 2 ההסתייגות לא נתקבלה. ההסתייגות לא נתקבלה. אתה מבקש להעלות את ההסתייגות הזו למליאה?

בעת הזו היא קיבלה תשומת לב. המנכ"ל, אני מקווה תקבלו רצינות, תסגרו את המתווה, כי אני רוצה להניח את החוק הזה. זה מה שנעשה. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית במליאה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:45.